בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשימה שסימנה 2023-000497. לפני שאנחנו דנים ברשימה, אני מבקש לומר שאני מתכוון לקיים דיון - אני גם הגשתי הצעת חוק בסמכויות ועדת הכספים בעניין הזה. אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו עשינו כאן נוהל והוא התקבל פה אחד על ידי כל הסיעות בוועדת הכספים ובית המשפט פסל אותו, אפילו שהוא לא אמר במפורש אבל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הגיש תשובה. בשעתו אני שוחחתי איתו ואמרתי לו שזה מה שאנחנו עושים וכי מדובר על שתי עמותות שאנחנו לא חושבים שצריך לאשר להן הטבות מס על תרומות. הוא הגיש חוות דעת שהשתרעה על 60 עמודים ובה נאמר למה חייבים לתת להן. מכיוון שאנחנו בסופו של דבר לא סיימנו את הדיון בעניין הזה, הוא נתן הוראה, הייתה הוראה של בית המשפט מעל הראש שלנו לתת להן אישור. זה אחד המקרים שאם רוצים לחפש מקרים בהם הכנסת יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל מי שיחליט זה יהיה השופט בבית המשפט או היועץ המשפטי שהסברה שלהם לא מתחילה ולא נגמרת. אין שום ערך לכל מה שהם אמרו. המדינה לוקחת את המגזר השלישי ואומרת שהיא רוצה לתת הטבה, לתת פטור ממס על תרומות עד תקרת גג מסוימת, ואנחנו אומרים שיש כאלה שאנחנו חושבים שלא צריך לתת. הרי זה האישור של ועדת הכספים וזה דבר נדיר מכיוון שכאן כמעט ואין דבר כזה שלא מאשרים לעמותות, אפילו שיש מחלוקות פוליטיות וכדומה. כאן היה מקרה חריג. אני זוכר שיאיר לפיד בא לדיון שהתקיים כאן בנושא הזה והוא הזדהה עם העמדה שלנו אבל בכל זאת על הראש שלנו הלך היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט וכתב חוות דעת של 60 עמודים. בורות מוחלטת במשפטים, כל חוות הדעת הזאת.

הוא לא מבין מהחיים שלו. כותב חוות דעת.

הוא לא נמצא בעבודה הציבורית, הוא נמצא מאחורי מכתבה שהוא צריך לכתוב והוא כותב. אנחנו חייבים לתת? הרי המחוקק אמר שאנחנו צריכים לאשר את זה. אז אם אנחנו חושבים שהמדינה לא צריכה לתת הטבות מס, הוא צריך להתערב? אבל הוא התערב והשופטים התערבו ונתנו הוראה מעל ראשינו. גם החלטת השופטים הייתה בגלל בורות או רק מנדבליט? אני לא יודע. אני לא מכיר את השופטים. יכול להיות.

את מנדלבליט אני מכיר. כמעט למדנו זוהר ביחד. בסוף לא למדנו ביחד. יכול להיות שהוא כתב את זה בתורת הנסתר.

קיבלתי אתמול מכתב מאורי שוהם, נציב תלונות השופטים, ואני אומר לך שלמדנות כזאת אצל הרב איגר לא היה. זאת סוגייה אחרת. על הידע של השופטים וההבנה שלהם. אני לא עוסק בידע של השופטים. הוא מדבר על הפשט ולא על הדרש. אני מדבר על הנושא הזה שאנחנו חברי ועדת הכספים צריכים לקיים דיון מחדש לגבי העניין הזה ולגבי סמכותה של הוועדה בעניין של סעיף 46. תחליט,

בג"צ יגיד לך מי אתה שתחליט. אני לא התייאשתי משום דבר. אני חושב שצרי לקיים את הדיון הזה. נראה מתי לקיים אותו ואיך לקיים אותו. ארז אורעד, בוקר טוב. אני גם רוצה לקיים דיון על הנושא הזה.

בפתיחת כנסת חדשה, קדנציה חדשה, וצריך לראות מה אנחנו עושים עם העניין הזה. אני מביע את כל מורת רוחי על פסק הדין של בית המשפט. פגיעה מאוד מאוד קשה שאני לא נתקלתי בה בוועדת הכספים. לפעמים יש מחלוקת ונוקטים צעד אבל לא הייתה מחלוקת, לא היה דיון כזה, אבל מה לעשות, זאת תמונת המצב. אגב, אביחי מנדלבליט התנצל בפניי. הוא התנצל, הוא אמר שהוא היה צריך לחכות

אני פניתי אליו ביוזמתי. כנראה החזיקו אותו קצר. לא יודע. אתה מכניס אותי לסמטאות שאני לא בהן. השאלה צריכה להיות בכמה עמודים הוא התנצל. הוא סתם מכניס כאן דברים אחרים. תודה רבה. ארז, בבקשה. בוקר טוב. למי שלא מכיר אותי, אני מנהל היחידה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים. אני מתכבד להביא לאישור ועדת הכספים את רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46, רשימה שסימנה 2023-000497. הרשימה הזאת מונה 129 עמותות. אני לרשותכם. הרשימה היא עבת כרס ואנחנו צריכים לדבר איך אפשר לצמצם את דפי הרשימה בדיונים הבאים. או שתבוא עם טבלטים מסודרים. גם טבלט לא יעזור לך כאן כי תצטרך לגלול אותו.

זה עמותה מספר 5, התאחדות העולמית של הסטודנטים היהודים? יש לנו גם חוות דעת של משרד החוץ. זה ארגון גג של כל איגודי הסטודנטים היהודיים בעולם. מה משרד החוץ? ברגע שאנחנו נותנים אישורים לפי הנוהל של חוזר 9-2015, בעקבות ועדת פריש, פתחנו גם את האפשרות לתת לארגונים שפועלים בחוץ לארץ. אנחנו חייבים את אישור משרד החוץ. תסביר כי אנחנו לא בקיאים. הנוהל שיצא בעקבות ועדת פריש, נוהל 9-2015, פתחו את האפשרות לתת לארגונים שיש להם זיקה לחוץ לארץ. לעניין הזה אנחנו חייבים חוות דעת של משרד החוץ על מנת לדעת שזה לא נוגד את האינטרסים של מדינת ישראל. המוסד הזה הוא ארגון גג של כל איגודי הסטודנטים היהודים בעולם. הוא עוסק בהסברה ישראלית לקהילות יהודיות בעולם. הוא מסייע להעביר מסרים ציוניים לסטודנטים צעירים. למה המדינה לא מתקצבת אותו? זה נכנס בתחום האפור של המגזר השלישי שהמדינה לא נכנסת אליו. אם אני לוקח דת, חינוך, זה נכנס לעניין של חינוך. מדינת ישראל לא נכנסת לדברים האלה. אני לא מתנגד אלא אני רוצה לדעת אם זה צורך חיוני של ארגונים בעולם, ארגוני סטודנטים שעוסקים גם בהסברה, למה משרדי הממשלה לא מתקצבים אותם? משרד החוץ למשל. כן. למה משרד החוץ לא מתקצב. זה יכול להיות משרד החינוך. אני לא יודע למה אין תקציב. אני לא נציג המדינה. אני נציג המדינה רק כדי לאפשר לנושא סעיף 46. למעשה זה נותן את הביטוי לחברה אזרחית פעילה. אדם קם בבוקר ואומר שהוא רוצה עכשיו להקים בית כנסת, אדם קם בבוקר ואומר שהוא רוצה להקים עמותה לרוכבי אופניים. אני מודיע לך שיפסיקו לבקש ממך סעיף 46 באותו רגע שהמדינה תחליט לתקצב בתי כנסת. על מה אוספים כסף ועל מה מקבלים תרומות? כיוון שהמדינה לא מתקצבת. גם את זה המדינה לא מתקצבת.

גם לגבי תקצוב בתי הכנסת אני שואל למה אבל גם במקרה הזה. אני לא נציג המדינה אבל היו להם טעמים מאוד מאוד כבדי משקל שהם הביאו לפנינו הומלצנו עליהם. ישבנו בוועדה ציבורית והמלצנו לתת להם. איפה יושבת העמותה הזאת? בירושלים. גבירותיי ורבותיי, יש שאלות?

אני מבקש לדעת בסעיף 15, עמותת מעלה, יש להם המלצה לשנה אחת בלבד ואני רוצה להבין למה. המחזור שאנחנו רואים כאן הוא רק של שנת 2021. באף אחת מהעמותות שמופיעות כאן, אין להן מחזור כספי של שנת 2022. למה? אנחנו בשנת מעבר. הנתונים מעודכנים בהגשת דוחות של 2022-2021. רוב הנתונים לא נמצאים. לפעמים לגבי העמותות האלה, המוסד הזה למעשה מקדם את צורכיהם של ילדים שיש להם קשיים. גם לגבי מספר 16, אותה הערה. לגבי 16, זה עניין של מחזור שיש לו גם אישור הגשת מסמכים. 300 אלף שקלים, במספר 16. כן, אבל אנחנו רואים שיש להם אישור הגשת מסמכים. מומלץ אישור לשנה. הגשת מסמכים, זה 17. אתם עכשיו ב-16 או ב-15? גם וגם. מחזורים שהם עניין של שווי מתנדבים, שזאת עמותה מספר 16 ששמה מקס אימפקט ישראל, היא עוסקת בחינוך, המחזור שלה אמנם הוא 313 אלף שקלים אבל רובו מורכב משווי מתנדבים, 262 אלף שקלים שזה כל מספר זוכה. מחזור במספרים כאלה. הסברתי לך. זה שווי מתנדבים. כל מספר זוכה. זאת אומרת, אי אפשר לדעת. יש להם גם אישור ניהול תקין. אתה יכול להתייחס למספר 15?

15, המפקח המליץ לשנה אחת בלבד על מנת לראות איך היא מתקדמת. זה שאנחנו נותנים לה לשנה בלבד, זה לא אומר שהיא צריכה להגיע לכאן בחזרה. אנחנו מחדשים לה את זה באופן אוטומטי במידה וכל התנאים מתקיימים. אני רוצה להגיד לך, היות ושאלתם, שכל השנים אני בדעה שצריך להקל על העמותות. אני בכלל לא נכנס למטרות שלהן. אלה עמותות שנכנסות למה שהמדינה יצאה ממנו. המדינה לא מתקצבת את הנושאים האלה. בכל דבר שאפשר להקל על העמותות שיקבלו את הפטור ממס על התרומות,

להוציא אותו מקרה עליו דיברתי בתחילת הישיבה,. בכל המקומות אני בעד להקל. אני תמכתי בעמדה של ארז אורעד בעניין הזה של לתת אישור זמני לכאלה שעדיין אין להן את כל המסמכים. המדינה הייתה צריכה לעשות את כל הפעולות האלה והיא פשוט יצאה מזה והיא מאפשרת לתת אותן למגזר השלישי בכל מיני נושאים, לפעמים אפילו נושאים שאני בכלל לא מבין מה הם אבל אני בעד. המדינה לא עושה את ה ואנשים מעוניינים בזה, אז צריך לאפשר להם. אני מבין שזה לא חוזר לוועדה.

זה לא יחזור לוועדת כספים. למעשה זאת תקופת מבחן קודם כל לגבי שני דברים כלליים. לגבי אישור הגשת מסמכים, אני שוב אומר שלמעשה אנחנו לא רוצים לגרום לעמותות עינוי דין עד שמקבלים אישור ניהול תקין, שנתיים ברשם התאגידים. עם רשם התאגידים הקודם עשינו מעין פרוצדורה שהתקבלה כאן ואושרה בוועדת הכספים. רשם התאגידים לא נמצא? רשם התאגידים - לא אחראי עליו היה אמור להיות כאן. אני כאן. אני מנהלת חטיבה ברשם העמותות. את יודעת לומר על הרשימה הזאת שארז הגיש לנו שהיא בסדר?

בסדר. זה מאוד חשוב לנו.

אני אמשיך היכן שהפסקתי. לגבי אישור ניהול תקין, לטובת כל החברים כאן, מכיוון שרצינו לחסוך לעמותות לחכות שנתיים עד לקבלת אישור ניהול תקין מרשם התאגידים, יצרנו פרוצדורה והיום זה גם קיים בצורה מסודרת שמספיק אישור הגשת מסמכים בשנת פעילות בערך, כך שהם יכולים להגיע לשולחננו, לבדיקה שלנו, ולמעשה תוך שנה לקבל. במקרים האלה אנחנו כאילו רוצים דמי רצינות מהם, אנחנו רוצים תקופת מבחן על מנת לראות אם באמת הם הגישו את המסמכים. זה פנימי שלכם. השאלה שנשאלה כאן, זה לא צריך לבוא כעבור שנה לוועדת הכספים אלא אם כן אתם מחליטים.

אנחנו מחליטים אבל בסופו של יום גם אם נסתכל על עמותות עם מחזור נמוך מתחת ל-30 אלף שקלים דרך אגב, כשהגעתי לתפקידי אמרו לי תעלה את זה ב-500 אלף שקלים ואז יהיו לך חיים נוחים,

75 אחוזים מהעמותות לא היו מגישות בכלל בקשה לקבלת אישור לפי 46 אבל השארתי את זה כך ב-30 אלף שקלים. גם אם יש לנו בין 30 ל-50 אלף שקלים, אנחנו ממליצים לוועדת הכספים לתת אישור לשנה אחת בלבד. בתום השנה, אם יתברר שזה בסדר, זה עומד בקריטריונים שלכם, אתם ממשיכים להם.

אנחנו מחדשים להם. אני גם כותב במכתב שחתום עליו ערן יעקב שתוקף האישורים הוא עד לתום שנתיים, למעשה זה שלוש שנים, מיום אישורם בוועדת הכספים והם יוארכו כל פעם מחדש לשלוש שנים נוספות מבלי להחזירם לוועדת כספים. סעיף 23. נושא שכר.

אתה מדבר על עזר ליולדות?

אחוזת ברנפלד. מה השאלה לגבי השכר? אני לא רואה כאן משהו חריג. 100 אחוזים משרה, 788 שקלים. מה זה 788? אתה רואה את המחזורים של העמותה שהם מאוד מאוד נמוכים. נותנים כאן משהו סמלי למשתתפים. 788?

100 אחוזים משרה?

דרך אגב, אתה יכול לראות את זה בבתי כנסת, שם לפעמים נותנים למנקה וזה שמגיש את התה 1,000 שקלים לשנה. אתה כותב 100 אחוזי משרה, 12 חודשים, זה לא סביר. לא סביר אבל זה מה יש. תסתכלו. 12 חודשים, 100 אחוזי משרה, זה אומר הוא עובד 100 אחוזי משרה. הייעוץ המשפטי של רשות המיסים. אותו עובד שעובד בשביל סכומים פעוטים כאלה היה באותה מידה יכול להיות מתנדב. העובדה שהוא מקבל שכר זעום, לא משנה כי הוא היה יכול לא לקבל שכר בכלל. כשאנחנו רואים שכר זעום כזה, זה לא שהוא לא סביר בעינינו כי יש הרבה עמותות שמסדירות איזשהו נוהל של החזר הוצאות ואז אולי בטעות מדווחים על זה כשכר שלו. יש לו מונית או משהו.

המתנדבים האלה, שלא יהיו להם הוצאות אקסטרה. אין בעיה אבל כתוב 100 אחוזי משרה, 12 חודשים. יכול להיות שהוא באמת עובד ב-100 אחוזי משרה.

צריך לתקן את זה.

זה פשוט לא שכר. זה כנראה החזר הוצאות.

ברשימות האלה פה ושם יש טעויות. עלינו על זה.

לה סכומים שהם באמת לא סבירים. תיאורטית זה יכול להיות. אני רק אומר שהרשימות האלה, יש כאן לפעמים לא מעט דברים תמוהים.

לכן יש כאן ביקורת. אבל מסתבר מה שחבר הכנסת פינדרוס אומר שכנראה אלה הוצאות.

אומרים לו שאין דרך להחזיר לו את ההוצאה, שימלא טופס ויקבל את ההוצאה.

ברשותך אדוני, עוד שתי שאלות. עמותה מספר 73. אני מבין בבדיקה שעשינו שמופיע שיש להם ניהול תקין לשנת 2023. יש להם מחזור של 220 אלף שקלים בשנת 2021. למה מומלץ רק לשנה? הזכרתי את זה. יש תקופת תפר מסוימת שאנחנו לא רואים את האישור. האישור של 2023 ניתן לפעמים חודש לאחר שאנחנו כבר עשינו את הדיון. זאת אומרת, לא ראינו לנגד עינינו. מצד שני, לא רוצים לפגוע בהם ואמרנו שנביא אותם לשנה אחת בלבד. ארז, הוא צודק. אם מופיע ב-גייד סטאר. עכשיו מופיע לך ב-גייד סטאר. בזמן עריכת הנתונים, אנחנו לא ראינו את זה. דרך אגב, אמנם אלה פרטים מתוך העמותה, אנחנו רוצים לראות אם כל הנכסים של העמותה משמשים לפעילות הציבורית שלהם. זאת הבדיקה שאנחנו רוצים לעשות. אתה מקשיב ליושב ראש? תמיד אני מקשיב ליושב ראש. הוא לא מעביר ביקורת. לא, חס ושלום. הוא אומר שלפי הנתונים הסופיים שאתה מביא לנו, השנה מיותרת מכיוון שאין כאן בעיה עם השכר, אין כאן בעיה עם ניהול תקין, אין כאן עם שום דבר. זה גל-עד, מפעלי הנצחה ויד לבנים. המטרה מטרה ראויה. הכסף שמופיע כאן במה שהעברת לנו, הוא ראוי לקבל אישור רגיל. אני רק אציין את ההערה שאני כן יכול לתת אותה לפני ועדת כספים. אנחנו גם בדקנו שהנכסים של העמותה יהיו רשומים על שם הקיבוץ. היא נמצאת בקיבוץ מסוים. כפר גלעדי. כפר גלעדי. אנחנו רוצים לוודא בשנה הזאת, והחתמנו אותם על כתב התחייבות, שהם אכן יעבירו את כל הנכסים של העמותה על שמה מהקיבוץ. זאת אומרת, עכשיו הנכסים רשומים על שם הקיבוץ. זה עניין של רישום שאנחנו רוצים לוודא. לא הבנתי. איזה נכסים יש שלהם? יש להם מבנה בו הם פועלים. יש להם כל מיני מבנים בתוך הקיבוץ שהם רשומים על שם הקיבוץ. אם כן, אלה לא הנכסים של העמותה. למעשה אלה לא נכסים של העמותה. הם פועלים בנכסים ששייכים ורשומים על שם הקיבוץ. משתמשים בנכסים. משתמשים בנכסים שהם על שם הקיבוץ. למה אתם חושבים שהם יעבירו? מכיוון שלשון החוק, סעיף 9.2, אומר שכל נכסיה ופעולותיה משמשים להשגת המטרה הציבורית. כאן הנכסים האלה לא משמשים ואלה נכסים שרשומים על שם הקיבוץ. זה יותר עניין טכני. זה עניין טכני של שנה. אני לא רוצה לשאול יותר מדי כי אני רוצה להקל. איך אתה נותן להם אישור אם בינתיים הנכסים שלהם בקיבוץ? בשלב הזה זה לא פוגע בפעילות. אני אתן השלמה קצרה. שלא תבינו לא נכון, אני לא נגד.

אם אתם אומרים שזה החוק, איך אתם נותנים אישור? אנחנו נסביר את שיקול הדעת שלנו. אני הולכת מעט אחורה. אדוני היושב ראש, זה בתחום הסבירות. נראה לי שאתה הגעת עם מצב רוח על בית המשפט משהו. הוא כנראה הגיע מוועדת החוקה. אין הסבר אחר. ככלל אישור מוסד ציבורי אחרי ועדת הכספים ניתן לשלוש שנים. סעיף 46. כמו שאנחנו מוסמכים לאשר עמותה או לא לאשר עמותה, אנחנו מוסמכים להגביל את תוקף האישור. אנחנו משתמשים בסמכות הזאת כאשר אנחנו רואים נסיבות, אנחנו לא רואים בעיה בפעילות אבל אנחנו חושבים שיש נסיבות שמצריכות בעניין הזה ביקורת קפדנית יותר לאורך תקופה קרובה יותר מאשר פעם בשלוש שנים. עמותות כאלה הן עמותות שעוד לא השלימו את תהליך של אישור ניהול תקין ויש להן רק אישור זמני. מה שאני מנסה להגיד זה שכל העמותות שעוברות כאן מאושרות באותה רמה. יש עמותות שמקבלות אצלנו ביקורת לעתים יותר קרובות. זה ההבדל.

אני רק חזרתי לדיון הקודם. עכשיו אני ממשיכה קדימה. לגבי העמותה הזאת, העמותה דיווחה על נכסים בבעלותה אבל נוכחנו לראות שהנכסים משויכים לקיבוץ. אמרנו לעמותה איך יכול להיות, הנכסים או שלכם או של הקיבוץ, ואז הם הסבירו שהם בתהליך העברת הנכסים מהקיבוץ שבתוכו העמותה פועלת לידי העמותה הספציפית. גריעת הנכסים ממצבת הנכסים של הקיבוץ והעברתם. זה לא אירוע מס? במקרה של העמותה, לא. מבחינת הקיבוץ. לא מבחינת העמותה. סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין קובע שהעברה ללא תמורה למוסד ציבורי פטורה ממס. צריך לבדוק שזאת לא עסקה מלאכותית שכל מטרתה להימנע מתשלום מס. לכן אנחנו עושים מעקב שהוא פעם בשנה. אלה היו הנסיבות שחשבנו שצריך מעקב קפדני יותר. אחרי שיקבלו את האישור כאן, יוכלו להעביר בלי מס. צריך לסמוך עליהם. במקרה הזה אני לחלוטין סומך עליהם. אנחנו בחנו וראינו עסקה. צריך לבדוק אם יש כאן עסקה שמעלה חשש לסעיף 66 ולכן צריך לבחון אותה. בוודאי וזה התפקיד שלנו. לא ידעתי אם אני יכול לחשוף את הנתונים האלה. אני חשפתי. בסופו של דבר אתם רואים בדיוק למה זה אושר לשנה, רק מהטעמים הטכניים האלה ועל מנת לא להקשות על העמותה אתם צודקים לחלוטין שזה רק לשנה. אתם באמת צריכים לבדוק ולעקוב אחרי זה ולראות שבאמת עומדים מה שאמרו לכם. זה תהליך שאתם סומכים על התהליך הזה שהוא הולך להתבצע אבל אתם נותנים מגבלת זמן כדי לעקוב אחרי זה. שאלה אחרונה. הרוח שלכם לגבי האפשרות לא להמתין שנתיים ולהגיש, וכמו שאמר היושב ראש זאת רוח הוועדה, זה באמת חיובי מאוד. שאלה אחרונה. מספר 129, אורות בנימין. גם זה לשנה.

כתוב שאין מחזור מזומן. מה המשמעות? למעשה מה שאני רואה לנגד עיניי, ואני יכול גם לבדוק את זה, אני רואה מחזור בסך של 35 אלף שקלים. מה הכוונה שאין מחזור מזומן? כתבתם בהערות. התחייבויות של אנשים, כל מיני התחייבויות. אני לא יודע בדיוק מה הסיפור כאן ולמה כתבו שאין מחזור מזומן. מה הכוונה, אין מחזור מתי? רגע. אני רוצה לראות מה כתבו כאן. מומלץ לשנה, אין מחזור מזומן. המילה מזומן, צריך להשמיט אותה. אין מחזור. מה זה אין מחזור? הכוונה מחזור נמוך. מחזור נמוך. אין מקבלי שכר. עכשיו אני אענה לכם מהתרשומת. למרות שלא היה להם מחזור בשנת 2021, יש לנו מאזן בוחן שאני מחזיק פה לפניי ויש הכנסות בשנת 2022, 35 אלף שקלים. לכן מצאנו לנכון זה גם נוהג שאנחנו פועלים על פיו שאם הוא מוכיח לי, הוא הגיש לי עכשיו דוחות של 2021, למעשה אלה הדוחות שעומדים לנגד עיניי ואז אני אומר לו שהוא לא מתכבד, דרישת סף אתה לא ממלא, אין לך מחזור מינימלי של 30 אלף שקלים אבל אני נותן לו באותו רגע אפשרות להראות לי את המאזן בוחן של השנה הבאה. מתוך המאזן בוחן של השנה הבאה אנחנו רואים שיש כאן 35 אלף שקלים. ב-2021 כתוב שיש 63. מה הכוונה 63 אלף שקלים? זאת אומרת, שלא היה בשנת 2021? לפי מה שהבנתי ממך לא היה. אני חושב שאפילו גירעון. כאן מופיע שבשנת 2021 המחזור היה 63,649 שקלים. אני חושב שאולי ההערה הזאת נכנסה בטעות, זה שאין מחזור מזומן. מכיוון שבשנת 2021 לא היה מחזור. אבל כתוב 63 אלף ולכן אני חושב שזאת טעות. כתוב 63 אלף שקלים וה-63 אלף שקלים זה בטעות כי כאן רשום לי שהם בגירעון של 63,849 שקלים. זה מה רשום לי. זאת אומרת כאן צריך להיות מינוס. המחזור בשנת 2022, הוא למעשה מינוס. התרשומת של המפקח, היא מה שעומדת לנגד עיניי. היה צריך להוסיף כאן מינוס. זה גירעון של 63 אלף שקלים. סליחה על הטעות. רשימה סזאת ארוכה, טעות לעולם חוזרת. זאת לא הערה, אנחנו מנסים ללמוד. הוצאות הנהלה וכלליות. שני סכומים אחד

בכל העמותות ראיתי את זה. שני סכומים. זה בדרך כלל הסכום של מה שמקבל המנכ"ל. לפי דעתי אלה שנים אחרות. אחרי 32, יש למעלה 40 אלף. זה לפי השנים.

שנה אחרונה. הוצאות הנהלה וכלליות, שנה אחרונה. כמה צריך להיות מתוך המחזור ? אני יכול לומר לך דבר אחד. אני כבר לא זוכר את הטבלה אבל אני זוכר שרציתם משהו מתוך משהו. לא מבין. אם המחזור שלו 215 אני נותן לך כדוגמה את מספר 34 בשנת 2021, 215,452 והוצאות הנהלה וכלליות, 15 למעלה ומתחת 215,366. מה זה? הוצאות הנהלה וכלליות כל המחזור? אני צריך לבדוק.

אני מבקש אדוני היושב ראש להבין בדיוק מה זה הוצאות הנהלה וכלליות מתוך המחזור כי כאן לא ברור. יש סכום מסוים של הוצאות הנהלה וכלליות בכל עמותה והטבלה לא ברורה, מה שהגישו לנו מתוך המחזור. ארז, את המקשיב.

אנחנו נבדוק את זה ונחזיר תשובה.

שאתה מאוד סומך עלי. זה בלתי אפשרי. ביקשתם דרישות, נתתי רשימה, יש כאן ספר טלפונים. בוא נמשיך כך. זה לא לדיון כאן. אנחנו צריכים לשבת ונראה מה אפשר לעשות. אני יצאתי מאוד מאוכזב מכל המאמץ שעשינו כלפי בית המשפט וזה לא עזר. צריך לעשות חשיבה מחדש. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים להמשיך בתהליך הזה. אתה לא היית. בתחילת הישיבה אמרתי שאנחנו צריכים לעשות חשיבה מחדש על כל העניין. לכאן או לכאן אבל צריך לפתור את הסוגייה. את המילה לכאן או לכאן לא אמרתי. אני אומר לכאן או לכאן. אם אני אגיד לכאן, אתה לא תסכים. לכן אמרתי לכאן או לכאן. מקצועית, אנחנו צריכים לעשות את החשבון באופן אמיתי מה תפקידה של ועדת הכספים בעניין הזה. יש לך עמדה, אמרת אותה, בינתיים אנחנו נמצאים במקום כזה שזה תלוי בין שמים לארץ. בינתיים אנחנו נמצאים במקום שוועדת הכספים היא הלכה למעשה חותמת גומי בתהליך הזה. זה מה שאמר יושב ראש הוועדה בתחילת הישיבה.

אני רק אומר שצריך לחתור לפתרון. לא קם מישהו ואמר שהוא מאשר את כל מה שהאגף במשרד האוצר מביא מבלי להביא את זה לוועדת הכספים. את כל הרשימה הזאת. לא קם איזה יועץ משפטי ואמר לא צריך את ועדת הכספים והיא מיותרת. הוא לא אמר את זה. זה צריך לבוא לוועדת הכספים. אנחנו צריכים לאשר את זה. לכן זה לא לכאן ולא לכאן וצריך לקבל החלטה. לי יש הצעת חוק בעניין, ל-ולדימיר יש הצעת חוק בעניין. אלה לא הצעות חוק דומות אבל צריך לקיים את הדיון. אני בעד הידברות. זה בסדר פינדרוס, שאני בעד הידברות?

אני כבר בבעיה כאן. הרשימה הבאה. אין רשימה הבאה. רצינו להביא את סעיף 61 יש שם שאלות. זה לא על סדר היום. הצבעה אושר הרשימה אושרה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:47. הכנסת הוועדה הזמנית לענייני כספים ירושלים, ‏כ"ד שבט תשפ"ג 15 בפברואר 2023 לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות המסים משרד האוצר ירושלים הנדון: אישור מוסדות ציבור לעניין

החליטה לאשר את הרשימות להלן: רשימה לאישור מוסדות ציבור